אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר-היום זמני ההמתנה הארוכים להנפקת דרכונים וגובה האגרות לדרכונים זמניים, ישיבת מעקב בנושא. אני רוצה להזכיר לכולם שהוועדה דנה פעמיים, ממש עם תחילתה של הכנסת בנושא הזה. הוועדה שמה את זה על השולחן. אנחנו במעקב. אנחנו בקשר ישיר מול משרד הפנים. ממש בימים האחרונים הייתה לי שיחה גם עם השר שנכנס, השר ארבל שממשיך את ההחלטה שאנחנו חייבים למגר את התופעה הזאת, להגיע למצב שבו נתאזן חזרה. לא ניכנס עכשיו לכל הפירוט של הישיבות הקודמות לגבי הסיבות שקרו, הקורונה וכל מה שקרה וכו'. אולי בזכות הקורונה לארגן את המצב בצורה כזאת שקודם כל להחזיר את המצב הזה למצב נורמלי, וגם לראות מה באמת היו הכשלים שצריך לסגור אותם ולתקן אותם גם בנושא של כוח אדם, גם בנושאים של כוח אדם ביחידה שמנפיקה פיזית, בית הדפוס, מה שנקרא, אבל זה לא בית דפוס רגיל של מודעות לעיתונים אלא זה משהו קצת יותר מורכב, כדי לראות שהדברים האלה יעבדו בצורה כזאת. לא יכול להיות מצב שבו אדם שצריך לנסוע לחוץ לארץ יצטרך להיות תלוי כל הזמן בתורים אין-סוף, שזה דבר אחד. החלק השני שגם העלינו אותו בסיבובים הקודמים אבל עכשיו הוא עלה ביתר שאת, והעלה אותו ידידי חבר הכנסת נאור שירי, על הפרסומים. אני לא הופתעתי מהם כששמעתי אותם, על באמת ניצול ציני של המצוקה הזאת על ידי כל מיני אנשים עם טכנולוגיות כאלה ואחרות ועם זמן. כנראה שבסוף גם עושים על זה כסף. את זה אני אתן לנאור להציג, לכן המטרה של הישיבה היום היא באמת קודם כל לראות מה התוכנית הסופית של משרד הפנים. אני מבין שבזמן הקרוב אתם הולכים להציג אותה גם לציבור בצורה מלאה. הוועדה היא לא במקום המשרד. אנחנו רק צריכים לוודא שהנושא הזה נמצא על השולחן, שהנושא הזה נמצא בטיפול, במקרה הזה אני חושב טיפול חירום עד הסוף ולראות באמת שמשרדי הממשלה האחרים נותנים את הסיוע לעניין הזה. נמצא פה משרד האוצר וגם משרדים אחרים שצריכים להצטרף. משרד המשפטים אמרו לי שיאחרו קצת אבל הם יגיעו כי יש דברים שקשורים לתיקוני חקיקה כאלה ואחרים, שהם גם חלק מהכלים של המשרד. אני יכול להגיד לכם בוודאות

אני יודע שהנושא הזה היה נמצא בזמנו על שולחן שר הפנים הקודם, הראשון, שלצערי היום הוא לא שר פנים. מותר לי להגיד לצערי. נאור, אתה לא חייב להסכים איתי. אני אפתיע אותך. אוקיי. אני נותן לך עוד דקה לחשוב כדי שלא תסתבך במפלגה. אני בטוח שגם השר הנוכחי, משה, שאגב היה בישיבה הראשונה כסגן שר, לקח את הנושא הזה בצורה רצינית מאוד. אנחנו רוצים להגיע לתוצאות. אני חושב ומרגיש, ואני אדע יותר טוב אחרי הישיבה הזאת אם אכן אנחנו נמצאים שם. זה נושא אחד. נושא שני, נאור יציג את המכתב שלו שהוא פנה אליי לגבי הנושא הזה של הניצול הציני כמו שדיברנו, על הדברים בעצם הפליליים שנעשים בעניין והם נעשים על חשבון הציבור. שני הדברים האלה הם על סדר-היום ולכן אני מבקש,

תציג את החלק שלך ואז נעבור לסקירה. זאת הזדמנות לאחל ברכת הצלחה לאייל סיסו, המנכ"ל החדש של רשות האוכלוסין. אני יכול להגיד לכם דבר אחד. אני בתקופת חירום אחרת הייתי יושב-ראש ועדת חוקה, וכל התקנות של הקורונה וכל הבעיות וכל ההסדרים, והרבה מאוד אספקטים שקשורים לעבודה של משרד החוץ. אייל היה בתפקידו אז כסמנכ"ל במשרד החוץ. אני יכול להגיד לכם דבר אחד ואני אומר את שבחו בפניו. אני אגיד את מקצת שבחו כדי שלא נעבור על האיסור להגיד את כל שבחו של אדם בפניו. אני הכרתי את אייל באמת בתקופת חירום במדינת ישראל, וראיתי איש בכיר במערכת שהתמסר כל כולו, שעות לא-שעות,

אני לא יודע כמה ישנת בתקופה ההיא, מול כל הקונסוליות, מול כל הבעיות שהיה לנו, שאנשים נפלו בין הכיסאות, עם כל המשלחות או האנשים שנתקעו בחוץ לארץ. באמת דברים ששם הבן אדם נבחן. שם פקיד בכיר מבחינתי נבחן. לא רק בשגרת היום-יום כשעובדים לפי העבודה השוטפת אלא דווקא בשעת חירום. כששמעתי על המינוי שלו אמרתי שהוא האיש הנכון במקום הנכון לטפל גם בנושא הזה, בשעת החירום הזאת. אני רואה בזה,

שעת חירום ואנחנו מצפים לשמוע באמת את ההתקדמות ואת סגירת העניין בקרוב. נאור, בבקשה. תודה אדוני היושב-ראש, קודם כל אני מצטרף. מהיכרותי הקצרה עם יושב-ראש הוועדה, אם הוא מחמיא ככה למישהו, כנראה הוא עשה דבר או שניים טובים בחייו.

ברשותך מחילה, אם אפשר לתקן. המילה פקיד זה תמיד בעייתי. פקיד בכיר אמרתי. לא, לא, הוא משרת ציבור. בסוף המילה פקיד הופכת את זה לקצת - - - תקשיב, אני הייתי הרבה שנים פקיד ואף פעם לא נעלבתי מזה. אני הייתי ברשויות מקומיות, התחלתי כפקיד. הייתי מנכ"ל, הייתי מנהל אגף חינוך. זה עדיין פקידותי, זה לא מדיני. אין בעיה, אז אני לא מתקן אותך. אשכח מהתיקון ובוא נתקדם לנושא הזה. באמת בהצלחה.

קודם כל אני רוצה לציין לחיוב. שוב, אני מקווה שאני לא אעשה לך יותר מידי בעיה אם אני מציין אותך כבר פעמיים לחיוב במפלגה שלך, יושב-ראש הוועדה, אמנם קצת באיחור לטעמי, על הכינוס בנושא הזה. אני רק רוצה בכל זאת קצת מילת ביקורת, כי בעודנו יושבים עכשיו פה ועוסקים באמת בנושא סופר חשוב בעיניי לאזרחי מדינת ישראל, אז מתכנס הקבינט הכלכלי-חברתי שכמובן כשמו כן הוא, אני אספר לך על סדר-היום, אני לא יודע אם אתה יודע. קבינט כלכלי-חברתי שעוסק בסדר-היום שלו שלושה סעיפים: שינוי מטרות חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל, מאוד מהותי, אישור עקרונות להסכם מסגרת בין ממשלת ישראל לחברת רכבת ישראל. זה בטח יוריד את יוקר המחיה, נכון? אישור עקרונות הסכם מסגרת בין מדינת ישראל לחברה לשיכון ופיתוח, הרובע היהודי בעיר העתיקה ירושלים. זה, תדע לך, אחד הדברים שהכי מקשים על יוקר המחיה. אצלי במשק הבית שלי זה אחד הדברים הכי מהותיים, אז אני שמח שלפחות בכנסת עדיין עוסקים בדברים המהותיים והחשובים לתושבי ותושבות מדינת ישראל. אתם רוצים לקדם את זה, למה להגיד קבינט חברתי-כלכלי? תקדמו את הדברים האלה, שימו אותם על סדר-היום,

מאחר ואנחנו במסגרת התוכנית האומנותית של הוועדה כרגע, אז אני אגיד לך. הממשלה הפעם מתאפיינת בכך שלא רק הממשלה עוסקת בדברים הגדולים. גם הוועדות, ראשי הוועדות. יש מה שנקרא ביזור של סמכויות. מה שנותר להם כרגע באמת לטפל זה רק בשלושת הדברים האלה. סומכים על ראשי הוועדות. טוב,

קצת הומור על הבוקר-צוהריים אבל אני שמח שלפחות הושב מעמדה של כנסת ישראל כחלק משלושת רשויות הדמוקרטיה הישראלית, אבל בסדר, נניח. אני מניח שכל אנשי המקצוע ומשרתי הציבור שיושבים פה מסביב לשולחן מבינים ומכירים את הבעיה. אני בטוח שלא אני הראשון שהצפתי את זה ובטח לא האחרון שהצפתי את זה. אני רק מציג את זה בקווים כלליים. המצב האבסורדי הוא לא בעיכוב. אני מבין שיש לחץ בתורים והמון בקשות אל מול מעט היצע, שזה פעם אחת משבר הקורונה הביא. זה קרה גם בתופעה עולמית. פה מדובר על תופעה שהיא הייתה חדשה, אני מניח שזה בוטים, התלבשה על המערכת לזימון תורים ולמעשה רכשה כביכול או שיבצה את עצמה במשך השנה הקרובה. מכיוון שזה הפך להיות תחביב שלי, אני בזמני הפנוי נכנס לאפליקציה ומנסה למצוא תורים. אני חייב להגיד שהיום בבוקר הצלחתי למצוא תור ולא עוד שנה. לפני ארבעה, חמישה ימים,

תקן אותי בטח, זה באמת היה במסגרת השמונה-תשעה חודשים שאתה יכול למצוא תור. אני אומר כמה דברים.

אם אתם עושים את זה באופן מערכתי שהנושא הזה טופל ואין עדיין אימות דו-שלבי, אבל ניסיתי להזמין פעמיים וזה זיהה את מספר הטלפון שלי ולא נתן לי את האופציה. זה משהו שאולי לא היה קיים בעבר. כשזו תופעה קורית, למה אין איזו הודעה שבאה ואומרת,

זיהינו איזה בעיה. זיהינו שיש פה איזה פרצה? לא יודע אם זה פרצה ברמת האפליקציה, אבל איזה בעיה שצריך לשים עליה את הדגש. מישהו מנצל כאן איזושהי פרצה, זה ברור. זה פעם אחת.

אם מישהו ניצל את הפרצה הזו,

אני לא בטוח שזה פלילי אבל יכול להיות שאתה צודק וזה פלילי, אז למה אין נציגות - - - לקחת על זה כסף זה ודאי פלילי. אז למה אין נציגות של משטרת ישראל? למה אין נציגות של מישהו ממערך הסייבר? אני לא יודע אם זה קשור.

משטרת ישראל נמצאת בחדר השני בוועדת חוקה. יש איזה מובן אכיפתי או משהו? אתה צודק. אנחנו נעביר להם. ביקשנו את משרד המשפטים להתייחס. צריך להיות איזה הודעה לציבור, שימו לב, יש פה איזה משהו. אל תשלמו את ה-500 דולר האלה. אני בהתחלה חשבתי שזה סתם הנפצה. אני דיברתי עם אנשים ששילמו. בן אדם שהיה צריך לצאת,

יש קבוצה בטלגרם,

איזה מדינה עושה כזה דבר? אני אומר,

לפעמים קורית תקלה,

אבל זה למעלה מחודש וחצי. למעלה מחודש וחצי הדבר הזה קיים ואף אחד לא שמע על זה עד שבאמת התחיל לצוץ מהרשתות החברתיות. זה במובן הזה. אם זה קיים במערכת הזו, השאלה אם זה קיים במערכות זימון אחרות של ממשלת ישראל, או השירותים שבהם המדינה אמורה להציע, זימון תורים כזה או אחר. ניסיתי רק עם רשות האוכלוסין אבל האם זה קיים באותה אפליקציה הזו, יש לה מביטוח לאומי, דואר ישראל, משרד הביטחון, חברת החשמל, רשות הגביה, משרד התחבורה, משרד החוץ, העלייה והקליטה,

מילגם, עמידר,

להמשיך? יש עוד הרבה.

אני חושב שצריך לתת פה איזה תשובה שהיא הרבה יותר הוליסטית במובן של אם קיים כזה דבר, איך אנחנו מונעים את זה בפעם הבאה? אני אסיים שוב בלעשות לך בלגאן. תודה רבה שהעלית את הנושא על סדר-היום למרות שלקח לך יותר מעשרה ימים לעשות את זה. אתה לא יכול לתת משהו טוב עד הסוף. אני דואג לעתיד הפוליטי שלך. אדוני, להזכיר לך, אנחנו לא בזמן מושב.

אסור לי להעלות נושאים לסדר-היום שהם לא בחוק ההסדרים, רק ביום אחד כמה נושאים. מאחר והיה לי עוד נושא שרציתי להעלות, העליתי אותו והעליתי גם את זה, אבל לא העליתי את זה לפני שגם ישבתי עם רשות האוכלוסין כדי לשמוע שהם באמת מטפלים בזה ומה מטפלים כדי לבוא לישיבה הזאת מוכן, אבל בכל מקרה אני מקבל את המחמאה כמו שהיא. עכשיו אני יכול לסייג במשהו? מניסיוני הקטן והמצומצם מאוד בכנסת, שלא כמוך, ועדות הכנסת יודעות לדון בדברים. באים משרדי ממשלה, משרתי הציבור, המשרדים השונים ומציפים את הבעיה ואומרים,

לא פתרנו. הבעיה שלנו ככנסת זה שיום אחרי, שבוע אחרי, מהניסיון שלי כמו שהיה עם נגיד תקנות הצהרונים, האכיפה על הצהרונים. אתם יודעים כמה זמן עבר מאז שחוקקו את זה ומחכים להתקנה של תקנות הצהרונים? חמש שנים. עדיין לא התקינו תקנות בנוגע לחוק. היה דיון בוועדה. עבר כבר חודשיים. אמרתי לידידנו, יו"ר ועדת החינוך, אתה יושב פה.

כולם עובדים עליך,

לא ישתנה שום דבר, ואני מכיר ויודע שהכנסת יודעת לעמוד דווקא בזמן תקציב,

יודע ממקומות אחרים שמבטלים יום אחד דיון. תאמין לי, תוך ארבע וחצי דקות אתה רואה איך כל ממשלת ישראל מתכנסת לאותה ועדה, אז זו הייתה המלצה שלי. אתה מערבב. כנראה איזשהו חוסר ניסיון אבל בסדר. בסדר, חוסר ניסיון. תאמין לי, ברוב הפעמים זה מעולה. עכשיו אני אענה לך כי אחרת אנחנו נגמור את כל הישיבה רק על חילופי הפינג פונג האלה. אני רוצה לומר לך רק דבר אחד. אני בתפקידי כיושב-ראש, שלושה חודשים. בשלושה חודשים הללו אנחנו מקיימים את הדיון השלישי מעבר לשניים-שלושה דיונים פנימיים שקיימנו. אני לא אומר עכשיו בשביל לשבח אף אחד ואני לא חייב לאף אחד תשובה בעניין הזה מהבחינה האמיתית. בגלל שאני הודעתי בישיבה הראשונה שאני לא אניח לנושא הזה עד שהוא ייפתר. אני לא חושב שדברים כאלה נפתרים בשבוע ולא בשבועיים. נפתחו דברים, התחיל משא ומתן מול האוצר לגבי תקנים, התחילו דברים שנעשו מישיבה לישיבה והיום אני מקווה שאנחנו מגיעים כבר קרוב מאוד לתחנה האחרונה. והיה חלילה ולא, תהיה ישיבה נוספת בעניין הזה. אני לא חושב שיש הרבה נושאים שנידונו פה בוועדות ובכנסת בכזה לחץ שתוך שלושה חודשים, שלושה דיונים, אבל עכשיו בוא נשים את כל זה בצד ובוא ניגש לעבודה ולמה שחשוב. חבר הכנסת ארז מלול. זה גם חלק מהעבודה. ארז מלול כשהוא מדבר, זה כבר תחילת העבודה. בהצלחה. אתה באת לוועדה הלא נכונה. דווקא את היושב-ראש הכי פעיל והכי חברתי והכי אכפתי אתה בא לתקוף במקום לשתף פעולה? אנחנו רואים במדינה כשיש כשל בכל דבר, קמים המאכערים קמים כל הפרצות, בבנייה, בדרכונים, בוויזות. אני לא מקצועי בעניין, אני רק רוצה להעלות שאלות שעלו לי בנושא. אולי תוך כדי שאלות נמצא תשובות שכן יגיעו לאיזה מסלול שכן אפשר לעזור. למה לוקח שישה שבועות עד שאדם מקבל דרכון הביתה? זה הרבה זמן. זה לא סביר. מה יש בדרכון? דבר שני, מעניין אותי כמה מבקשי דרכון ממתינים עכשיו לדרכון? 100, 1,000, מיליון? האם בדקתם במשפט המשווה,

באירופה, ארצות הברית, כמה לוקח? כי אני כן בדקתי וזה הרבה יותר מסודר והרבה יותר מהיר. קראתי את הריאיון שלך בעבר, בדקתי בגוגל, שיש בעיה רצינית של כוח אדם. אני מבין שהשר החדש שנאחל לו פה בהצלחה, ידידי משה ארבל, עמיתי ללימודים גם. יש ועדי עובדים ברשות? כמה ועדים יש? אני מעלה רק את השאלות ואני בטוח שאתה רוצה לפתור את הבעיה. אתה לא מתחמק. אוקיי. אחרי ששמענו את חברי הכנסת, תודה לשניכם. אייל, אני אתן לך את רשות הדיבור. אני מציע שקודם כל תתייחסו לסיפור של הבוטים כדי שנשים את זה בצד ונוכל לגשת הלאה גם לעניין שממנו צומחים הבוטים, למה זה מגיע? בבקשה. צוהריים טובים אדוני היושב-ראש, צוהריים טובים לחברים. כמה מילות פתיחה לפני שאנחנו נדבר ספציפית על הבוטים ועל הדברים האחרים. אני אציג פה בהמשך איזה תוכנית שהכנו אותה, גיבשנו אותה. גיבשנו, זה כל היושבים פה מסביב לשולחן. אני רוצה להגיד רק שני דברים כלליים.

קודם כל אנחנו מכירים בבעיה, יודעים שיש בעיה, אחראים לטפל בה, אחריות שלנו. אנחנו מבינים, זה אזרחי ישראל. יש חוק יסוד, זכאים לנוע בחופשיות. אין שום סיבה שאזרח ישראלי יעוכב בגלל שאין לו דרכון. אנחנו מבינים את גודל השעה ואת הפער. אנחנו נטפל, דבר ראשון. דבר שני,

זה חשוב לי מאוד להגיד בעיקר לאור הראיונות שהיו בסוף השבוע, שיש לנו עובדים ברשות, אני נמצא רק חודשיים ברשות אבל אני מכיר את הרשות כמעט 12 שנה. הסתובבתי בהרבה מאוד לשכות. מצאתי אנשים שעובדים קשה. הם לא עושים רק דרכונים. הם עושים המון פעולות. צריך להכיר את זה ולהבין, עומדים היום תחת לחצים מאוד כבדים. יש לנו אפילו תלונות לפעמים שלא מספיקים לאכול צוהריים. הם אמורים לסיים משמרת בשעה מסוימת, לעשות הפסקה קצרה ולהיכנס למשמרת שנייה. הם רצים עם המשמרת קדימה ומגיע להם על זה באמת כל הכבוד. שאלת על הוועדים. יש היום ארבעה ועדים פלוס יושב-ראש. ישבנו עם כולם. הם רתומים, מסייעים לנו, עובדים איתנו בשיתוף פעולה מלא ואני שמח על כך. הפגישה האחרונה הייתה ביום חמישי האחרון, של כמעט שעתיים. דיברתי איתם בסוף השבוע. במוצאי שבת דיברתי עם עוד מישהו. הוועדים איתנו,

מבינים את הבעיה ורתומים לאירוע. לגבי הבוטים. קודם כל אני חייב לציין, חבר הכנסת שירי, שאנחנו לא גילינו את זה מהתקשורת או מהטיק טוק כמו שחושבים. יושב פה אורן אריאב, המנמ"ר שלנו. הוא תיכף יתייחס ברמה המקצועית. אנחנו גילינו את זה לפני, שיש בעיה של הבוטים. עשינו ישיבה. נוטרו המספרים הרלוונטיים שמהם יש את הבעיות ונמחקו לפני חג הפסח 5,800 תורים של אנשים שנרשמו למספרים האלו, מתוך כוונה שמי שיגיע מהמספרים ואין לו תור, גם יבין שהוא ככל הנראה שילם סתם, ומתוך כוונה גם שירוץ בטיק טוק וכו' שמי שמשלם למקורות שהוא לא צריך לשלם, כי לא צריך לשלם אגורה שחוקה על השירות הזה, שירות של זימון תורים,

מתי ידעתם על זה? ידענו על זה יומיים-שלושה לפני חג הפסח וכו'. אמרת חודש וחצי בהתחלה. לא, לא, ידענו את זה כשבוע לפני חג הפסח. אנחנו עשינו דיון - - - לפני שבועיים. אני אומר לך מתי אני ידעתי על זה וכו'. יכול להיות שברשות ידעו קצת לפני. לפני חג הפסח הדבר הזה עלה. תראה, אם אני אשאל שאלות אז זכותי לשאול שאלות. מותר לך לשאול הכול אבל תשתדל לא לעשות את זה תוך כדי הדיבור. הכול בסדר, נענה על הכול. זה הובא לידיעתי כשבועיים לפני חג הפסח. עשינו דיון, ישבנו עם הצוות המקצועי. הם בדקו את הנושא, ניטרו את המספרים וקיבלנו החלטה למחוק מספרים, מספרי טלפון שמהם הוזמנו 30 תורים ומעלה. עשינו את זה מדורג וירדנו עכשיו לעשרה אנשים ומעלה, אנחנו מוחקים מיידית. נעשה ניטור על בסיס יום-יומי, אני חייב להגיד. לגבי השאלה שאמרת למה לא הודענו לציבור, אז אני מסכים איתך. אני חושב שהיה מקום להודיע לציבור. אנחנו שיערנו שמחקנו את המספרים ונגמר האירוע, אבל אני חושב שכן היה מקום בדיעבד להודיע לאנשים ואני מבטיח לך שאנחנו נעשה את זה בעתיד, שאם נראה שיש בעיה שעולה,

ראו הוזהרתם, לא לפנות לאנשים, לא לשלם כסף. אני כן יצאתי בראיון בתקשורת. שאלו אותי ואמרתי שאני קורא לאזרחי ישראל, אל תשלמו כסף לתורים. התורים אמורים להיות בחינם. אדם שמשלם, משלם למישהו שלא אמור לקבל כסף, אבל כן היה מקום להודיע לציבור,

צריך לדאוג שאותו אחד גם לא יצליח לעשות את זה.

זה הכי חשוב. מי רצית שיציג את הנושא הזה? אני אשמח שאורן יתייחס לנושא הבוטים. אני את המשך הדיון רוצה לעשות על המהות, על הבעיה עצמה. זה מהותי. נאור, בוא נתחרה עכשיו מי עושה את זה יותר דרמטי? זה מהות בן מהות. די, נו. תן לטפל במהות בלי לעשות ממנה רעש.

למה אתה מוציא אותי מהפוקוס? כי היה נראה לי שהדיון שלך קצת שלו היום. ראיתי את הדיונים. לא יצאת מהכלים אז באתי - - - אתה רוצה דיון לא שלו, תעבור מעבר לקיר. פה זה דיונים שלווים ומקצועיים.

צוהריים טובים, אני מנהל אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע של הרשות. המערכת של התורים היא מערכת שמטופלת ומנוטרת באופן קבוע. מהרגע שהתחיל האירוע הזה של העומס, עומס ומחסור יוצר תמיד שוק שחור. תמיד יש לחץ ולכן המערכת הזאת, הגלים שלה הם חוזרים ונשנים. אנחנו מדברים לדעתי כרגע על הגל השלישי שבו אנחנו מטפלים. אנחנו טיפלנו בגל הראשון, לדעתי כבר לפני חצי שנה, אולי יותר. הגלים הקודמים היו יותר גלים שכל מיני חבר'ה תוכניתנים ניסו לעקוף את המערכת או לנצל אותה בדרך שלא תכננו ולקבוע תורים. לאחרונה, באמת בגל הזה מה שמאפיין אותו זה שכבר אנשים הפכו את העניין הזה בצורה הרבה יותר מסחרית ובצורה הרבה יותר בוטה. גם בגל הקודם היו כאלה שכבר מכרו תורים אבל זה היה מאוד בקטנה, מאוד בצד. עכשיו זה הפך להיות העניין העיקרי, והסיבה היא שאנחנו חסמנו עוד ועוד את המערכת ככה שבשביל - - - אבל זה נהיה יותר קשה ושכר הטרחה גודל בהתאם. השם ישמור. בהחלט. היום אני כבר לא יכול להיות איזשהו חובבן. יש למעשה לדעתי בן אדם אחד היום עדיין שהוא פילנטרופ ועושה את זה בזמן החופשי שלו ומנסה לעזור לאנשים למצוא תורים. כל השאר מוכרים. היום כשכל יומיים המערכת משתנה ונחסמת בצורה אחרת, אתה פשוט צריך לעבוד בזה, וזה עולה כסף. מישהו צריך לשלם פה את השכר של התוכניתן, תוכניתנים שכל היום מתקנים את המערכת. אין אפשרות לחסום את זה טוטאלית?

היועץ המשפטי אמר שאפשר, אז אפשר לחסום את זה. תשים קפצ'ה, יהיה מצוין.

יש קפצ'ה אבל אפשר לחסום, זה בסדר.

אז אתה אומר שאי אפשר לחסום. אני אומר עכשיו שאני לא רוצה הערות, גם לא של היועץ המשפטי,

אני מבקש לתת לו לדבר ולא להפריע עכשיו. קודם כל אי אפשר לחסום ברמה הטוטאלית. אני מבקש שתדבר מולי עכשיו, אוקיי? ברגע זה רק מולי. תגיד מה עשיתם, מה עוד צריך לעשות ומה אפשר לעשות מעבר לעבודה האחרת שיש לנו לעשות כדי שזה לא יצטרכו את זה בכלל בגלל סיבות אחרות שתיכף אני רוצה להגיע אליהן. דבר איתי מה עשיתם, מה עוד אפשר לעשות, אם אפשר לעשות, ומה קורה כרגע בשטח? כמו שאמרתי, מה שעשינו, אנחנו בכל שלב מזהים בעצם את המהלך, נקרא להם היריב שלנו מנסה, איך הוא מנסה לנצל את המערכת. צריך לזכור, בסוף זאת מערכת פתוחה. זאת מערכת שמאפשרת לאנשים מבחוץ להיכנס ולקבוע תור. זה אומר שכמעט כל טוויסט בעלילה שאנחנו נעשה, אם בסוף זה שווה את הכסף, ואנחנו יודעים על קבוצות כאלה שאתה משלם להם ויושב בן אדם והוא מחפש את התור אחר כך. זה לא חייב להיות גם מערכת שהיא מערכת דיגיטלית. יש גם מערכות דיגיטליות שעובדות, אבל זה נהיה קשה וקשה יותר. יש חברת אבטחת מידע שיושבת על הכניסה. כל יום-יומיים היא עושה שינוי. השינוי הזה בעצם מחריב את התהליך הטכנולוגי של זה שתוקף אותנו. צריך לבנות אותו מחדש. כמה אתה מעריך שהתופעה נמצאת כרגע? זה מאוד בשוליים. גם כשמחקנו את התורים, מחקנו 5,800 תורים כשיש לנו בפול קרוב ל-600,000 תורים, זאת אומרת האירוע הזה קיים. נניח שאני שילמתי ועכשיו מישהו הולך ומנסה לתפוס לי תור, הוא מתמודד עם עשרות אלפי אנשים שנמצאים במערכת בכל רגע נתון ומנסים לתפוס לעצמם תור.

הכלי הטכנולוגי הוא עובד במקביל לכל האחרים. כששחררנו את התורים האלה הלכנו להסתכל מי תפס אותם. לא מערכות אוטומטיות תפסו אותם. תפסו אותם האנשים שהיו בדיוק במערכת באותו רגע. אתה יכול ברגע נתון לראות כמה יושבים מערכות אוטומטיות על - - - ? לא, אני לא יכול לראות את המערכות האוטומטיות. המערכות האוטומטיות, בדרך כלל אני מכיר אותן בדיעבד. המערכת היא מערכת לומדת. היא מזהה שהמערכת מתנהגת בצורה שונה מאשר כל האנשים האחרים. גם הם משנים את הדרך שבה הם עובדים כל פעם על מנת שאנחנו לא נראה אותם, כי את התבנית של אתמול בערב אנחנו כבר מכירים וחוסמים, אז היום יש תבנית חדשה. אתה יכול לצפות לתבניות חדשות. אז מה שצפיתי ומה שאני יודע ודאי שנחסם, אבל כל הקונץ' שאתה תוקף מישהו, אתה צריך משהו חדש. אתם עובדים עם חברה שהמומחיות שלה היא - - - כן, שהיא מנסה לחסום את הדבר הזה. זה לא חסימה שהיא מוחלטת הרמטית. זה חסימה שהופכת את האירוע הזה לאירוע מאוד בשולי השוליים. בנוסף לזה חשוב מאוד להגיד שגם הרשות עושה מהלכים שהם לא מהלכים טכנולוגיים בכלל, כמו המהלך שנעשה ברשות, שאם אתה מגיע עם מספר פיקטיבי שהוא לא תעודת זהות שלך או מספר תעודת זהות של מישהו אחר, אתה לא מתקבל היום, ואז גם אם אני לא יודע אם אתה לא קנית ממני כבר את זה מראש, ואני יודע בדיוק מי אתה ומה מספר תעודת הזהות שלך, אני כבר לא יכול לקבוע לך תור כי אין דרך. זה מלחמת מוחות. אנחנו חושבים, ולפי הנתונים שיש לנו, זה מאוד הולך ומצטמצם. זה נהיה יותר ויותר קשה. אתה אמרת בצחוק אבל להערכתי המחירים יעלו כי זה נהיה הרבה יותר קשה לתפוס את התור הזה וצריך לשלם הרבה כסף בשביל מי שיעשה את העבודה הזאת. אנחנו עושים כל מה שאפשר מהצד שלנו בשביל לצמצם את האירוע הזה ככל הניתן. הוא בשולי השוליים של האירוע. כמובן שזה גם לא יפגע בזכויות של האנשים שכן - - - ברור. מי שקבע תור בדרך לגיטימית, הוא לא נפגע. אתה אומר, מבחינתך התופעה הזאת צומצמה באופן דרמטי. אוקיי, ימים יגידו כנראה. אדוני היושב-ראש, אם אפשר רק התייחסות אחת. הדיון הזה משודר. חשוב שמי שמקשיב לדיונים האלה - - - אגב, מבחינה משטרתית, למה לא מגישים תלונה? אולי הקב"ט שלכם או מישהו מטעמכם כן מנסים?

למה אתה שואל את השאלות שלי? אני רק רוצה להגיד. הדיון משודר וחשוב שאנשים שידעו. האנשים שמעבירים את הפרטים האישיים שלהם לכל מיני אנשים שהם לא מכירים, אפשר להשתמש בפרטים שלהם אחר כך גם לבנק וגם לקופת חולים וכו'. זה נכון לכל האזרחים שלא יעשו - - - נכון, במיוחד תעודות זהות עם זמן הנפקה. אתה יודע מה, בוא אני אצטרף רגע לנאור ואני אהיה קצת אופוזיציה, אבל אופוזיציה למען הציבור.

הייתי מציע שגם באמת,

לשכת הלפ"מ או הסברה או משהו כזה. אתה יודע, דבר כזה משכנע יותר מהכול. כשאתה נתת לאיזשהו מאכער את תעודת הזהות שלך עם תאריך ההנפקה, הרי זה דבר שממנו בונים הרבה דברים, הר הכסף והר המשכנתאות וכל ההרים.

הבנק, ודאי. גם פעולות הסברה שייצאו במקביל לפעולות שאני מקווה שאתם תמשיכו אותם עד שתמגרו את זה לגמרי. אני מבין שאתה אומר בזהירות שאתה לא יכול להגיד שזה מוגר לגמרי כי אתה לא יודע כל פעם איזה גאון חדש צומח לך בצד השני, שזה הדבר הראשוני, והדבר השני, הנושא של תלונות למשטרה, מה שנאור שירי ביקש ממני שאני אגיד בשמו, למה לא מגישים תלונה? אם אתם יודעים לזהות מישהו מסוים. כן, הם אמרו שזה דבר חשוב שהציבור יידע, שבעצם הציבור שמשלם מסתכן בזה שיבטלו את התורים שהושגו שלא כדין וכספו ילך לקרן הצבי.

אז אני מבקש את שלושת הדברים האלה לעשות, גם בחלק ההסברתי וגם בחלק של לגרום לאנשים לפנות למשטרה בעניין הזה. נאור, רצית להוסיף משהו?

אמנם אווירה שהיא כאילו בחצי הומור. אני לא אומר את זה כדי להתריס חלילה. אני גם לא חושב שיש פה עניין, בכנות, של אופוזיציה/קואליציה. סיכמנו את העניין של אופוזיציה/קואליציה בתחילת דבריי על הקבינט החברתי-כלכלי, בסדר? אני חושב שיש פה שני דברים מהותיים שעלו, אחד, זה שהתופעה ידועה כבר חצי שנה. אני מבין שמערכות כאלה, מהטבע שלהן זה אבולוציה של יצרנו מערכת, פרצו לזה, נסגור את זה. השאלה אם הוגשה לפני חצי שנה בעת הפריצה, כשגיליתם שיש איזה פשלה קטנה במערכת או יכולת להתלבש על המערכת ולנצל את זה לדברים כאלו, לתופעה של מאכערים, האם הוגשה תלונה למשטרה? אם הוגשה תלונה למשטרה - - - אז נקיים דיון למה התלונה לא טופלה בכלל על ידי המשטרה. אז אני אומר לך,

או שתתקן אותי. אני מבין כמוך שלא הוגשה. זה חצי שנה, זה לא שבועיים לפני פסח.

אני לא רוצה לתפוס במילים כדי שלא ישתמע כאילו אנחנו בחקירה. אני יודע שהשעה היא בעייתית, אבל יש פה תופעה לא נורמלית. חצי שנה אתם יודעים מזה. לא אמרתם לציבור, אל תשלמו. כן אמרו. לא אמרו לפני חצי שנה.

הם אמרו. תקשיב, קודם כל גם היועץ המשפטי מחזק את דבריי. לא שאני צריך חיזוק בעניין הזה, אבל גם הזיכרון שלו יותר טוב משלי. הם דיברו על זה. הם דיברו על זה גם בוועדות הקודמות והם אמרו שהם חוסמים. לא - - - תקשיב רגע, אני הייתי בוועדות, אתה לא היית. כאן היו שניים או אפילו שלושה דיונים, צריך לבדוק. שניים אני זוכר בוודאי. דיברו על הדבר הזה ונקטו פעולות אבל לא מספיק טובות. אגב, אני לא רוצה לדבר רק על זה. הביקורת שלי היא גם כדי באמת לגרום לכך שינקטו גם הפעולות שאנחנו רוצים בשביל מה שאני רוצה לדון בזה תיכף כשנסיים את הנקודה הזאת, ואני לא מחפש עכשיו אשמים או לא אשמים כי לא רציתי להיכנס לזה גם בפעם הקודמת. אני רוצה ביצוע, החלטות, ביצוע וללכת קדימה ולמגר את העניין. הייתי גם בדיון הקודם שעשית. לא דובר על זה. התופעה הזו של התלבשות של גורמים - - - דובר, אבל לא חשוב. גם בכנסת הקודמת דובר. דובר, והוא אומר גם בכנסת הקודמת אבל לא משנה. אני אומר לך כרגע, נאור, תקשיב, אני אדם פרקטי. אני רוצה ללכת קדימה, לא אחורה. כשקיבלתי את המכתב שלך, בלי קשר לזימון הדיון במאוחר או לא במאוחר,

אני דיברתי עם רשות האוכלוסין ואמרו לי, תנוח דעתך, אנחנו על זה. אנחנו משנים, אנחנו מוציאים אנשים,

הרי יש דבר שבעצם משפחה יכולה לבוא. הם לא רצו גם למנוע את העניין הזה כי מחר כל משפחה תצטרך לבוא בטור ולא ביחד. יש משפחות שזה גם מעל עשר נפשות, אז הם הורידו מ-30, ירדו ל-20, מורידים עכשיו לעשר עד שאני אתחיל לקבל תיכף משפחות ברוכות ילדים, למה משרד הפנים מתנכל אליהם. אין בסוף הדיון טקס שתולים מישהו. עזבו רגע את העבר. כרגע אלה התשובות שקיבלנו ואם אנחנו רוצים לדבר על זה ויש לך הצעה יותר טובה, בבקשה. להתחיל עכשיו לבדוק מה דיברו, איך דיברו,

לא, אפילו אני רק אומר לכם. אני עברתי על האתר. אין אפילו הודעה לתקשורת על זה. אבל דיברנו על זה עכשיו. אבל אמרתם שהיה, אז תחליטו. אני אמרתי לכם שלפני חצי שנה כשדיברנו, אמרתם שהייתה הודעה. אוקיי, נאור שירי, תגיד לי מתי סיימת ואנחנו נמשיך את הדיון.

תקשיבו, זה שאני בודק דברים, אי אפשר להגיד שיש. אין שום הודעה, חברים. נאור, אבל אתה אומר שאני אמרתי לך שהיה הודעה. זה לא אמרתי. לא, הייעוץ המשפטי. גם היועץ המשפטי לא אמר. בבקשה, אפשר לדעת מתי מוציאים על זה הודעה? אפשר לתת לי בבקשה לסיים? תסיים, בבקשה. אנחנו אמרנו שדובר על העניין הזה. זה דובר כמה וכמה פעמים. להגיד לך שזה טופל במלוא הטיפול?

היום אני מקווה שכן. בוא עכשיו נעשה סטופ ונלך שלוש דקות אחורה. ביקשתי נקודה ראשונה, שתצא הודעת דוברות בצורה כזו או אחרת שהם יחליטו, אני לא נכנס להם לדרכי העבודה, שמדברת על שני הדברים, קודם כל על זה שזה עבירה על החוק ושאסור, ושאף אחד לא ישים את כספו על קרן הצבי, ועוד שני דברים, שהוא יכול להפסיד מזה,

את התור עצמו ואז הוא יכנס לאיזה רשימה שחורה או אפורה או לא יודע מה שלא בטובתו. דבר שני, את האזהרה החמורה שאמר אייל פה מקודם, שלדעתי היא הכי משכנעת, אל תיתנו את תעודות הזהות שלכם עם כל הפרטים לכל אחד. זה אני ביקשתי ובסיכום הישיבה זה יהיה חלק מהסיכום. ביקשת גם משטרה. אני לא מחכה שיגידו לי עכשיו, כן המפקד, אנחנו נעשה את זה. אני סומך עליהם. הם יודעים לקבל את ההחלטות שלהם. זאת תהיה החלטת הוועדה כסיכום ביניים לגבי הנושא הזה, כשיצטרף לזה גם הנושא, כנראה מה שאתה רצית לומר ואני הקדמתי, הנושא הזה של משטרה. אני חושב שמן הדין וראוי שגוף ממשלתי שמזהה פגיעות מהסוג הזה יתלונן במשטרה. מה המשטרה תעשה עם זה? זה אנחנו נצטרך לבדוק. תלונה גם צריכה להיות על מישהו מסוים בדרך כלל, אבל לפעמים גם אפשר תלונה בין משרדים, איזושהי תלונה כללית. שמישהו שם במשטרה יפתח צח"מ קטן שיבדוק את הנושא הזה, כי יכול להיות שגם על הדרך, מה שאתם לא יודעים אולי לעשות, זה למצוא את האנשים שעומדים מאחורי זה. אלה יהיו הבקשות או החלטות הוועדה כשנדבר עליהם בסיום הישיבה. כאן יש מישהו שרוצה להוסיף עוד משהו בעניין הזה? כן, אני רוצה לשאול שאלה בעניין הזה. יש מוקד טלפוני. למה לא לעצור את שחרור התורים למערכת כדי לייבש את כל הבוטים האלה? דרך הטלפון, פתרת את הבעיה, אי אפשר להשתלט. תגבירו ל-24 שעות. הבעיה תהיה יותר גדולה כי בסופו של דבר במוקד טלפוני יושבים כ-30 עובדים. מוכרחים להגדיל אותו בעוד מיקור חוץ וכו'. עדיין זה לא בקצב של 600,000 איש שמזמינים תור. אתה הולך לייבש אנשים שלא חטאו מעולם. הבנתי, בסדר. אולי מערך הסייבר. הם כבר הגיעו לדיון. איך אתם יכולים לתרום לנו לעניין הזה? ועל ההודעה לתקשורת. שם ותפקיד לפרוטוקול. אני בעצם המנחה של רשות האוכלוסין. מערך הסייבר בעצם בכל העולמות של המערכת הזאת הוא לא שחקן מכיוון שבעצם אנחנו כמנחים, אנחנו מנחים את מערכות התשתיות הקריטיות. המערכת הזאת לא קשורה לרשות. היא מערכת חיצונית לרשות. רגע, יש פה נקודה חשובה, במחילה שאני מתפרץ. אם היא מתממשקת עם דבר כזה מהותי של פרטים בחברה הישראלית, זה מערכת ממשלתית לכל דבר. בסדר, במובן הרישומי זה מערכת אזרחית. מה המשמעות של מה שאת אומרת? אני רק אומרת שהמערכת הזאת זו מערכת חשכ"לית של מינהל הרכש. זו המערכת שמשתמשים בה לא מעט משרדים כפי שמנית קודם לכן. אין ממשק לרשות האוכלוסין. הרשות בעצם מעבירה מידע סטטי שאומר מתי פתוחות הלשכות כדי שאפשר יהיה לקבוע תור. אין שום ממשק. אנחנו לא מאמתים את תעודת הזהות, אנחנו לא מאמתים את הטלפון ולכן כל הרשתות שהמערך בעצם מנחה זה מערכות שהן פנימיות, שהן של תוך הרשות. זה המערכות שמוגדרות כתשתית מדינית קריטית. בכל משרדי הממשלה התוכנות לקביעת תורים ככה עובדים? זה אגב לא רק משרדי ממשלה, זה רשויות מקומיות, זה חברות כלכליות של רשויות מקומיות. במובן הזה שאת אומרת, אני כאילו לא קשורה, בשפה פשוטה,

מערך הסייבר לא קשור כי הוא מנחה, אבל זה מאוד לנתק את עצמכם מהאירוע שזה משאב ציבורי. בסוף המשאב של תורים במשרד הפנים או לא משנה איפה זה משאב ציבורי. המדינה לא יכולה להגיד, אני לא קשורה לזה, אני נתתי את זה במובן של רק מספר בתעודת הזהות או מספר הטלפון. את רוצה לענות?

אני מהלשכה המשפטית במערך הסייבר. זה לא אומר שאין פה אחריות של גופים ציבוריים. יש את רשות האוכלוסין והם פה והם יגידו את הדברים שלהם. מה שרויטל אומרת זה פשוט שמערך הסייבר אינו מנחה את המערכת הזאת כשירות, כחלק מההנחיה על פי החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים.

קיבלתם פנייה, תלונה על בעייתיות מסוימת שאולי אפשר להיוועץ אתכם, לפני חצי שנה נגיד או משהו כזה? לפי מיטב ידיעתי לא קיבלנו איזושהי פנייה אלינו. בהחלט אפשר להיוועץ איתנו ואנחנו יודעים לתת את העצות, ועובדים צמוד עם הגורמים וגם בנושא של הזדהות בטוחה. השאלה אם זה לא צריך להיות באחריות שלכם, אתם כיחידה כוללת? אמנם סייבר זה הולך תמיד עם המילה מלחמה, מלחמת סייבר, אבל לפעמים סייבר זה לא רק מלחמה, זה גם תקלות וזה גם דברים מהסוג הזה שצריך להילחם בהם גם כן. עם כל הכבוד לאנשי משרד הפנים, הם לא אנשי סייבר. יכול להיות שהם צריכים את הליווי שלכם. רצית להוסיף, היועץ המשפטי.

המערכת הזאת היא מערכת כפי שנאמר, שמתופעלת על ידי מינהל הרכש במשרד האוצר. למיטב ידיעתי משרד האוצר הוא גם גוף מונחה של מערך הסייבר בהקשרים האלה. השאלה היא מדוע לא הגדרתם את המערכת הזאת שאמנם היא מערכת פרטית, אבל אתם מנחים גם מערכות פרטיות כידוע, כמו מערכות שהוגדרו כמערכות חיוניות. המערכת של חברת חשמל שהיא חברה אמנם ממשלתית, אבל גם של חברות שהן לא חברות ממשלתיות כשהוגדרו כמערכות קריטיות למדינה. אנחנו מדברים כרגע על מתקפה של אנשים מתוך המדינה, שמשתמשים בה לצורך מסחרי. אם עכשיו תהיה עליה מתקפה חיצונית מגוף עוין, זה לא מעניין את מערך הסייבר? קודם כל המערכות שמונחות על ידי המערך, יש ועדה שמתכנסת, ב/84, עבודה שנעשית. אני לא אכנס לכל התבחינים ולדברים האלה. זה לא משהו שאפשר לדבר עליו וגם זה לא משהו שאפשר עכשיו לפתור את זה פה. המערכת לא נכנסה. כנראה שהיא לא נכנסה לתבחינים. מערך הסייבר מנחה בסוף מעט מאוד גופים על פי - - - מי אחראי על הוועדה הזאת? מי השר האחראי? ראש הממשלה לדעתי.

אז אנחנו צריכים בעניין הזה גבירתי מנהלת הוועדה, לפנות עם מכתב ברוח הדברים הללו, ואם צריך, להכניס את זה למעקב. אני מבין שזה מדיניות עד עכשיו, אבל מאחר ומתברר לנו בתוך מהלך הדיון שזה לא רק המשרד הזה. כרגע יש לנו בעיה שם, אז זה הופך להיות כר פורה. אני מתאר לעצמי שמחר זה יהיה גם בעוד דברים שיהיה בהם כשל כזה או אחר. כמו שאמר גם היועץ המשפטי, יכול להיות שמחר מישהו גם ייקח טרמפ על זה ממניעים לא כספיים אלא ממניעים ביטחוניים כאלה ואחרים, לעשות כאוס, לעשות בלגאן או חלילה כמובן לא במדינות כמו מדינת ישראל, אבל איזה שהם גורמי אנטי ממשל ירצו לעשות משהו בעניין הזה. אני אבקש שיקול דעת ובדיקה של האחראים על מערך הסייבר, האם לא נכון יהיה לתת כיסוי נרחב גם לדברים מהסוג הזה כגון המערכת הזאת בראש ובראשונה, כי זה מה שקפץ לנו, אבל גם אחרים. יכול להיות שגם ההגנה תהיה אחרת מאשר במשהו שהוא ממש פרופר ביטחוני, אבל אני חושב שחייב להיות סיוע בעניין הזה. אפשר רק שאלת ידיעה לתומר? זה בכלל עבירה על החוק מבחינת התלונה למשטרה וכו'? אנחנו ביקשנו שיגיע לכאן נציג משרד המשפטים שייתן את התשובה גם לטובת הציבור. היא הגיעה. אז בהחלט אפשר לשאול אותה שאלה. אגב, זה לא עבירה לדעתי. אני לא בטוח שזה כל כך פשוט. אנחנו גם שאלנו את השאלה. אם אתה שאלת את השאלה, כנראה שזה לא עבירה. סליחה, השר הממונה זה השר לביטחון הפנים. אין ביטחון פנים, זה עכשיו עבר ללאומי כי זה קטן עליו ביטחון פנים. ביטחון לאומי. אז אכלנו אותה, בקיצור. כל אחד עם הטעם שלו. יש חלק נוסף שרצינו אתכם, שזה לגבי התיקונים שצריך ותיקוני חקיקה. לחלק הזה אנחנו הגענו, לא לחלק של העבירות.

על הדרך שואל היועץ המשפטי שאלה. בבקשה, היועץ המשפטי. האם מדובר בתופעה שאנחנו מדברים עליה, של הבוטים שקונים תורים ומוכרים אותם לציבור. האם מדובר בעבירה? לדעתי כן. לקחת כסף על דבר כזה זה בוודאי פלילי. לצערי אני לא יודעת. זה לא תחום התוכן שלנו. אנחנו זומנו לנושא אחר אבל כמובן נשמח לברר עבורכם. אנחנו ביקשנו שתבואו בתשובות גם בעניין הזה. סליחה, לא.

מאחר ואני לא רוצה שיראו שיש ויכוח בין יועצים משפטיים, אז אנחנו נשאיר את זה ככה. אז אפשר לצרף את זה לסיכום. אז אפשר לצרף את זה לבדיקה שתיערך - - - אנחנו בהחלט נעביר לכם תשובה מהגורם המתאים במשרד. אני אבקש לא רק לנו, גם למשרד הפנים ולרשות האוכלוסין. אם זה עבירה על החוק, אז זה באמת יהיה אחד הדברים שיעודדו גם את הסיכום הקודם שלנו, של הגשת תלונה. אני חושב שאתם צריכים לנהוג בזה באופן כללי. יש פרצות מהסוג הזה, תגישו תלונה. זה כבר ישתרשר למי שזה צריך להשתרשר לפחות בעניין הזה. שלא יקרה מצב שהגשתם תלונה ואתם לא מטפלים. אתם תעשו מה שאתם צריכים לעשות. אוקיי, אייל, אנא תציג לנו מה קורה בהמשך לדיוני המעקב שהיה לנו על הדיונים הראשונים. לאן זה הולך ואת כל הדברים שצריך, ואז נתחיל לדבר על זה.

קודם כל אני אגיד שבאמת אנחנו יושבים על זה כחודש וחצי בצורה מאוד אינטנסיבית. שר הפנים ארבל שנכנס לתפקידו, ביום רביעי הוא הושבע ולמעשה כבר בלילה עשינו דיון חירום עד 23:30 בלילה וגם בחמישי וגם בשישי וגם - - - שוחחתי איתו ביום שישי. היו גם כמה רעיונות נוספים שהוא מעלה עכשיו ואנחנו בוחנים אותם ואנחנו נעדכן אם יהיה שינוי, אבל בואו נתחיל עם מה שיש ומה שכתוב. אז קודם כל קבענו מטרות, לצמצם את מספר הימים להזמנת תור לביומטרי, צמצום משך תהליך הנפקת הדרכונים ביחידת ארבל, יחידת הייצוא.

בישיבות הקודמות עלו דברים. אני צריך פה שמישהו יסביר.

הכול. מבחינת יעדים קבענו שביצוע 2.3 מיליון הרכשות, הרכשות זה גם תעודת זהות וגם לדרכונים, ייצור של 1.8 מיליון דרכונים ביומטריים בשנה כאשר שנה שעברה ייצרנו 1.4. שירות לתעודות זהות ביומטריות, כמיליון בשנה, ויעד להזמנת תור בסוף שנת 2023 , כחודש קדימה. זה מה שאנחנו רוצים להגיע. בוא ניקח את הנקודה הזאת. אתם שמים לכם כיעד שעד סוף השנה הזאת אנחנו מגיעים לדיליי של חודש?

זה מה שאנחנו רוצים להגיע, שזה פחות או יותר הסטנדרט העולמי. חודש אומר מה? מרגע ההזמנה עד רגע ההגעה לביצוע. והחלק השני שהוא קשור לביצוע עצמו? שלושה שבועות. כמה זה היה בימים שהיו נקראים כתיקונם בעבר? זה היה אמור להיות חודש. הכוונה היא לצמצם. זה מה שאנחנו כרגע רואים באופן ריאלי, אבל אם נצליח לצמצם את זה, כמובן נעשה את זה יותר. מבחינת התוכנית קבענו תוכנית של שלושה שלבים. שלב ראשון זה שלב המיידי שעיקרו זה כוח אדם, שעות עבודה והארכת שעות העבודה ופתיחה של לשכות. תיכף אני אפרט. שלב שני זה שלב ביניים, טווח זמן בינוני שזה התחלת הכנסה של טכנולוגיה, והשלב השלישי שזה גם לשכות אבל בעיקר טכנולוגיה. תיכף אני אפרט. בואו נדבר לגבי הדברים שאנחנו עושים מיידי. קודם כל מבחינת היעדים וכו', זה קודם כל למדוד. לקבוע מדידה. אורן וצוותו הכינו מערכת שתמדוד באופן מדוקדק בכל לשכה ולשכה כמה אנשים הזמינו, כמה פעולות בוצעו, לא רק פעולות של דרכונים, בכלל סך הפעולות על מנת שנדע למדוד את התפוקות ולהסית כוח אדם ומשאבים ממקום למקום בהתאם לכמות ההרכשות. אפשר לקבל נתונים כמה אנשים מזמינים ולא מגיעים ובסוף נוצרים חללים כאלה? הממוצע הוא כרגע כ-30% של אנשים שמזמינים ולא מגיעים, וזה הרבה, לכן בכל הזמנה אנחנו מאפשרים בלשכות להזמין יותר ממה שצריך על מנת שאם מישהו לא יגיע, מישהו אחר ייקח. אני מזכיר שיש גם מזדמנים. אני מזכיר שחיילים מגיעים ללא תור, אנשים מבוגרים מגיעים ללא תור. מי שמוציא דרכון זמני כי הוא צריך לטוס מיידי, מגיע ללא תור,

- - - אובדן תעודת זהות בלי תור. אבל אתה אומר ש-30% בערך לא מגיעים. האם בסוף הפסדנו 30% תור כל יום? אנחנו לא מפסידים כי יש הרבה מזדמנים. מגיעים הרבה מאוד מזדמנים. אתה ב-80% תפוקה, ב-90% תפוקה, ב-100%? כמה אתה בפועל? אנחנו ב-100% תפוקה. אתה ממלא את ה-30% החסרים.

השאלה אם ה-30% החסרים האלה מתמלאים? הם מתמלאים כי מגיעים הרבה מאוד מזדמנים. אנחנו רואים את זה בכמות האנשים שמגיעים. הבנתי. יש בעיה אחרת, זה תופס את התורים.

שאם במקום מסוים זה לא 30% שלא מגיעים, אז נהייה כבר פקק על החלונות,

ה-30% שלא מגיעים עדיין תופסים מקום לאלה שרוצים להזמין תורים, אבל בפועל מי שמגיע מקבל שירות. הדבר הנוסף שאמרתי על ההתחלה זה נושא של כוח אדם. בסיוע של אג"ת מהאוצר למעשה קיבלנו 156 תקנים זמניים מהם אנחנו כבר בתהליך של גיוס של 70 בפועל. מאוד קשה לנו לגייס. השכר הוא מאוד נמוך,

אבל אנחנו בכל זאת הצלחנו לגייס כרגע 70 אנשים מתוך ה-156. אנשי ההון האנושי שלנו עובדים מאוד קשה כדי לנסות לגייס את כל התקנים, ואני מקווה שבתוך פרק זמן מאוד קצר באמת נצליח לגייס את כולם כי בסופו של דבר זה אנשים. אנחנו צריכים אנשים שיעבדו בנושא הזה. האישור מהאוצר, יש לכם ל-170 תקנים? 156. 70 התחילו בגיוס, 50 אוישו ועוד 20 בתהליכים, אבל יצאו פרסומים ואנחנו ממשיכים לגייס במרץ. אולי יש בעיה בשכר. היה הידברות עם האוצר בעניין הזה? יש הידברות על תגמולים וכו'. אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע. אנחנו גם מתגמלים יחידות שאנחנו מעבירים ממקום למקום. יש תגמולים שאתם עושים למצבת הקיימת. כן. ופה אתם סגורים כבר עם האוצר? אנחנו די סגורים. מה קורה עם לתגמל מראש את העניין הזה כדי לגרום - - - ? אני תיכף אתייחס לזה. יש תגמול מראש שנקבע ביחד עם האוצר. צריך איזשהו אינסנטיב לבן אדם לבוא, ללמוד איך להפיק את הדברים האלה, להיכנס לעבודה הזאת שזה יהיה שווה. אנחנו בשעת חירום. זה הנקודה. בוא אני אגיד שני דברים שנעשו כבר ובוצעו. קודם כל במחצית מאי אנחנו פותחים לשכה נוספת בבני ברק, באלבר, ששם אנחנו צפויים לפתוח עוד 20 עמדות. פה כבר יש תגבור. אגב, שלא יחשבו שפותחים לבני ברק, אז אלבר יושבת בדיוק על הגבול של תל אביב-רמת גן-בני ברק-פתח תקווה.

אתה לא יכול. איך תמיד תיכנס לי על כל בננה. חבר הכנסת שירי, אני יכול להגיד לך שאין פה שום אלמנטים. אגב, אני לא חושב שהפתרון בזה. הפתרון זה למחשב את העסק הזה.

הלשכה הקודמת נפתחה בזמן הממשלה הקודמת,

נכון, הממשלה האמיתית שלא - - - הממשלה הזאת עשתה את זה בבני ברק.

רציתי להגיד בושה אבל אני לא יודע לעשות את זה כל כך טוב.

סתם, כי מייד הגבת כששמעת בני ברק. אמרתי, אנחנו פותחים באלבר במחצית מאי. יש שם 20 עמדות נוספות ל-12 עד 13 שעות עבודה. זה מ-08:00 בבוקר עד 22:00 בלילה. מה היא תעשה? זה עוד מקום שאנחנו פותחים. לדרכונים קבועים? דרכונים

דרכונים זמניים אפשר לקבל בלשכות. אנחנו מדברים על דרכונים קבועים, ביומטריים שזה מה שנעשה. והזמני ייעשה בתור של הזמני הרגיל, לא בשעות האלה. הזמני ייעשה בלשכות הרגילות. הלשכה הזאת שהולכת להיפתח היא רק לדרכונים ביומטריים סופיים. והיא תהיה על-אזורית, לכל הארץ? היא תהיה לכל הארץ. אנחנו נפתח עוד לשכות במקומות אחרים. זה בהמשך.

צפי של זמן? מתי הלשכה הזאת תיפתח? אני עובר סעיף-סעיף ברשותך.

נזהר אבל זה אמור להיות ב-15 במאי. אנחנו אמורים לפתוח את הלשכה באלבר ושם יהיה משהו משמעותי. כמה הקפסיטי שלה לחודש לדעתך? כ-50,000 אני מקווה. זה פחות או יותר. פתיחת לשכות אחר הצוהריים, כרגע אנחנו פותחים בימי שני ורביעי. אנחנו מקווים לפתוח ראשון,

רביעי אחר הצוהריים לשכות בכל הארץ.

אני מקווה שזה יהיה כבר במחצית - - - מה החסמים? בוא תגיד עכשיו אם יש חסמים. כרגע אנחנו צריכים לסגור את עניין התגמולים לעובדים. בכל זאת זה אנשים שלא אמורים לעבוד כל ימי אחר הצוהריים. מי נמצא מהאוצר, הממונה על השכר?

תציגי את עצמך. אני מאגף השכר והסכמי עבודה. אנחנו עובדים ממש כתף אל כתף עם רשות האוכלוסין כבר יותר משנה, מיולי 2022. הוצאנו כבר המון מענקים אחד אחרי השני, גם לא רק בעניין הדרכונים. יש לנו גם עובדים שהולכים לסייע לעולים במרכזי הקליטה, וגם בקרי גבול שיש להם מחסור מאוד גדול. כל הזמן מעדכנים גם את הסכומים של המענקים ביחד גם עם ההסתדרות, בהסכמה איתם. אנחנו לגמרי איתם בנושא הזה. אנחנו נותנים מענקים לעובדים שמתגברים בייצור דרכונים. נותנים גם מענקים לעובדים של מינהל - - - זה שאנחנו איתם, ליבנו עם כולם. הכול נהדר. אני שואל שאלה. האם כרגע הדרישות של המערכת לעניין הזה נמצאות על שולחנכם ומתי הן יאושרו? הדרישות שנמצאות עכשיו כדי לפתוח את אותם מקומות וכדי שאפשר יהיה לעבוד גם בשעות אחר הצוהריים, גם בראשון,

שלישי ולא רק ברביעי ושני? האם יש דברים שנמצאים כרגע על שולחנכם? אם כן, אני רוצה לדעת האם אתם מאשרים אותם ומתי? אני רכז משרדי ממשלה בממונה על השכר. כרגע יש דברים על שולחננו ואנחנו עובדים עליהם. ככל שאנחנו רואים שהדברים מתעכבים, אז אנחנו מוציאים מקדמות, זאת אומרת אנחנו מוציאים כבר דברים על חשבון חוזר הביצוע שאמור לצאת בעתיד, ואנחנו משלמים כבר את הכסף. עובד אמור לראות בערך איזשהו אישור עקרוני וכסף עד שהחוזר ייצא בעתיד. זה בגדול. לא הבנתי. אם סגרת משהו, סגור אותו ותוציא שאלות בהירות ואז המעבידים שלו יוכלו להגיד לו,

לך לעבוד ותקבל אחד, שניים שלוש. החוזרים האלה עוברים אצלנו גם יעוץ משפטי. חשוב להגיד שזה בין יתר האתגרים שיש לאגף הממונה על השכר וברשות האוכלוסין בפרט. גם ברשות האוכלוסין למעט ייצור דרכונים יש עוד אתגרים כמו בקרי גבול למיניהם שהיה עכשיו את כל מה שהיה בפסח ותגבורים שם. בסוף אנחנו עובדים בתיעדופים של ההנהלה. אנחנו עובדים בשיתוף עם ההנהלה, ביחד, יד ביד אנחנו רצים איתם, בין עם ההנהלה הזאת ובין עם ההנהלה הקודמת. אנחנו רצים איתם יד ביד. בסוף הם מתעדפים לנו את הדברים.

אנחנו רוצים דרכונים, זה בראש ובראשונה, אנחנו מוכוונים לדרכונים בראש ובראשונה. רוצים בקרי גבול? אנחנו בקרי גבול. כן, אבל יש גם עוד אפשרות אחת, שגם זה וגם זה מאושר לכם בגלל ששניהם במקרה דחופים. נגיד סתם, אני פולש פה לעוד חלק שלא רציתי להיכנס אליו עכשיו. אני שואל שאלה אחת. יש תוכנית. הם אמורים לעמוד באיזשהו לוח זמנים. אנחנו משגעים אותם ואנחנו נשגע אותם הלאה. אני לא רוצה להגיע לדבר הזה, אז אם אתם עוצרים,

אנחנו עוצרים את זה מהסיבות שלנו. לפחות נדע לזמן את הממונה על השכר לפה, או ממלא מקומו. בשנה האחרונה אנחנו אישרנו כמעט ארבעה - - - כן,

בשנה האחרונה באמת חלה התקדמות מטאורית בעניין הזה של הדרכונים. אני שואל אותך עכשיו לא בשנה האחרונה. כרגע יש דרישות של רשות האוכלוסין. אם אין, אז תגידו לי שאין, אז אני אדע. יש כרגע דרישות. זה דחוף. זה בלתי אפשרי. זה גורם להשחתה של המערכות. זה גורם לאנשים עבריינים לעשות כסף על חשבון הציבור וזה פוגע באזרחים היום-יום. צריך עוד משהו מזה בשביל להסביר את הדחיפות של העניין? עכשיו אני שואל שאלה. באים פה לעובדים, וזה עובדים שעבדו קשה מאוד בשנתיים הללו. מנסים, מה שנקרא כדי לסגור פערים, לפתות אותם להישאר עוד קצת ולעבוד עוד שעות מעבר לשעות הרגילות שלהם. אתה מבין שהדבר הזה צריך התגייסות מלאה שלכם ולסגור דברים מהר ולא לחכות לכל מיני דברים? חשוב להגיד שיש התגייסות מלאה שלנו לדבר הזה. אנחנו כל כולנו מוכוונים. אז למה אין חוזר ביצוע? יש המון חוזרי ביצוע שכבר יצאו. יש לך את כל התוכניות שלך מאושרות על ידי האוצר? התוכנית שלך שאתה מציג פה, שאתה מקווה שתוך תקופה קצרה היא תתחיל לעבוד, כי הוא שם פה יעד. הם שמו יעד. הם דיברו על יעד של סוף שנה להגיע למצב שלא יהיה תורים לחלק א', יותר מחודש ימים. זה יעד ואנחנו נבחן אותם על היעד הזה. השאלה אם אתם ביעד הזה, ואם כן, האם יש דברים שכרגע צריכים עוד - - - ? או שאני סתם צועק עליהם, אז תעצור אותי. לא צריך לצעוק

כשמצליחים מולך, אדוני היושב-ראש, אתה יודע להפוך לנאור שירי. רק צריך לתת לנציגי המדינה לדבר.

בגלל זה לא הפרעתי לו. תאמין לי שאתה צריך גם לדעת איפה לתת את הלחץ, לא על אחורה מה שכבר עבר. חד משמעי על האחורה, כי האחורה זה ההווה והקדימה. אין פה שום הליך של הסקת מסקנות בנושא הקודם.

הוא יושב פה ומזכיר לכולם שאנחנו צריכים לריב פעם בעשר דקות. הלאה. יש חוזר ביצוע אחד שאנחנו מחכים לו אבל באמת קיבלו מקדמות ויש דברים שאנחנו צריכים עדיין להעביר להם. זה גם אצלנו חלק מהדברים וחלק מהתוכנית. אני מבין שזה מותנה בהסכמה של ועד עובדים וכו'. הכול קשור בכל. עם הוועד ישבנו. גם הם מחכים לראות את החוזרים האלה. הוועד מחכה לחוזר ביצוע, נכון. חוזר ביצוע אחד אנחנו מחכים. יש עוד דברים שאנחנו צריכים להעביר להם. יש ישיבה אחר הצוהריים עם השר על עוד מספר דברים שהשר יזם ורוצה להוציא אותם. אנחנו בוחנים את זה.

מה שסוכם כבר, אפשר לדאוג שייצא באופן ברור לחלוטין כדי שאפשר יהיה להתחיל לבקש מאנשים להתחיל לעבוד בעוד יום,

מה שסוכם כבר פועל בשטח, כלומר העובדים כבר יודעים - - - לא,

חוזר הביצוע המדובר כרגע. העובדים מקבלים כבר מענקים על חשבון מה שסוכם כבר. יש עוד מניעה בחלק הזה? אני לא אוהב לעשות את הפינג פונג הזה ביניכם כאן, אתם לא מותירים לי ברירה. אביתר, העובדים באמת מקבלים מקדמות. אנחנו צריכים עדיין לקבל את החוזר ביצוע.

העניין הטכני הזה, אתה יכול לתת איזה בשורה טובה לקראת יום העצמאות, מתי זה הולך לצאת? אני מהסתדרות עובדי המדינה. העובדים בפועל מבצעים את השעות האלה. הם כבר עושים את זה. מגיע להם להדליק משואה. לא. הם עובדים טובים כמו שאתה אמרת בתחילת דבריך. זה לא מתעכב בגלל כסף. הם עושים את התוספת של השעות ואת הימים. חבר'ה, שנבין את זה. אוקיי, אבל יש כוונה לפתוח עוד שעות ועוד ימים. הם עושים תוספות אבל דובר פה על עוד שעות ועל עוד ימים. השאלה אם זה כרגע תקוע באיזשהו מקום ממשלתי? אני אסביר את עצמי. אנחנו נשב עם האוצר. חוץ מחוזר ביצוע אחד, אבל הם מקבלים כפי שאמרו, הם מקבלים את הכסף. אני מסכים עם אבנר. עובדים בפועל ואנחנו צריכים לשבת עם האוצר, אני מקווה עד מחר לסגור דברים, להעביר להם מסמך מסודר על עוד דברים שאנחנו הולכים לסגור היום אחר הצוהריים. מה זה מונע את החוזר ביצוע שייצא לפחות על החלק הראשון?

אפשר על זה לקבל איזו בשורה או שאתה סגור?

מתוך 22 מענקים שעשינו ברשות האוכלוסין, חוזר אחד כרגע הוא בהליך. אנחנו עובדים עליו. ימים? אני לא יודע להגיד לך ימים. איך אתה לא יודע להגיד לי? העברת כבר הרבה חוזרים כאלה מתחת ידך. נכון.

רוצה לחפור יותר מידי אבל אני לא יכול שלא. בסוף יש דברים שהם חירום. אתה אומר, הם עובדים בינתיים ואנחנו כן מעבירים להם וכו'. אני לא יודע כעובד ובטח כמערכת שבאה ורוצה להציע לעובדים ולבקש מהם עוד מאמץ והכול. הם צריכים לבוא על קרקע יציבה. אני חושב שעם כל הכבוד לתפקיד הקשה שיש לכם במשרד האוצר, זה כרגע דבר חשוב, לקדם את זה, לקדם את ההסכמות הנוספות. לא נותר לי אלא לומר לכם, אני אעשה שוב דיון מעקב אחרי העניין הזה. אדוני היושב-ראש, אני רק רוצה להגיד משהו ברשותך. בסוף אנחנו מבינים, לעובד שהוא מתגבר ובאמת נותן את התפוקה, הוא צריך לקבל תמורה גם בגינה. אני לא חושב שזה משנה לעובד אם הוא מקבל את זה מתוקף חוזר ביצוע או מתוקף מקדמה. ודאי שזה משנה לו. הוא לא רוצה לעבור עבירה פלילית, שיגידו לו אחר כך שהוא עבר על סעיף 29(א) לחוק - - - אני פשוט לא מצליח להבין את זה. מה זה העקשנות הזאת? אני אקח יומיים, שלושה ימים? מה קרה? אין לך יועצים משפטיים? נתרום לך יועץ משפטי אחד. הנה, הוא הנהן בראשו. לא יכול להיות, בגלל שאתה לא מוצא זמן לייעוץ המשפטי. אני מבקש להוציא מכתב ליועץ המשפטי של משרד האוצר, הממונה על השכר, שאני מבין שדברים נתקעים בנושא כל כך חירומי וחשוב בגלל שיועץ משפטי עוד לא הספיק לעבור על זה. תומר, אתה עושה מילואים באוצר? לא, תודה. לעובד זה מאוד משנה, רק שתדע. זה לא רק לעובד. גם מערכת שעומדת מול עובד. צריך להיות סגירה בעניין. אנחנו מנסים לעזור לך לייצג את העובדים. אני מקווה שאתה עוזר לי גם, אבנר. חשוב להגיד שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם ההסתדרות ועם ההנהלה ביחד ואנחנו מייצרים מנגנונים שיטיבו עם העובדים ויתנו להם את התמורה.

אנחנו באמת אומרים שיש עניין טכני של להוציא חוזר ביצוע אחד אחד. אנחנו מחכים לעוד הנחיות של ההנהלה שיתנו לנו, ועל פי זה אנחנו עובדים. שהם יהיו באותו חוזר או בחוזר נפרד? כל פעם חוזר - - - כל פעם חוזר נפרד, הנה אמרת,

נכון.

חסר את החוזרים שיש אצלך כדי שיוכל - - - אבל זה החלטה של ההנהלה. התקווה היא לחסל את החוזרים. זה לא פחות חמור מהסעיף הקודם. טוב. אם אפשר רק להוסיף, זה לא ממש מדויק. מדובר פה על אותה אוכלוסייה של עובדים. מדובר פה על אותו סגנון עבודה. אתה יכול להוציא חוזר ביצוע ואז הנהלים ישתנו, אז אני אצטרך לדרוס את החוזר ביצוע שכבר עשיתי ועבדתי עליו וליצור חוזר ביצוע חדש. אם מדובר על אותה אוכלוסייה של עובדים ואותה מטרה, אין סיבה להוציא את זה בחוזרי ביצוע שונים. אדוני היושב-ראש, אם מותר לי, אנחנו מתעסקים בחוזר ביצוע, כן חוזר, לא חוזר. אנחנו לא מתעסקים בזה. זה רק דוגמה. לנו בתור הסתדרות כנציגי העובדים אין בעיה. המקדמות משולמות. צריך להדגיש, העובדים מבצעים את תוספת הימים. אדוני המנכ"ל, תתקן אותי אם אני טועה, אז ככה שהנושא הזה סגור. את תוספת שני הימים. פה מדובר עכשיו על תוספת נוספת של ארבעה ימים, שניים נוספים על השניים. הם צריכים, מה שנקרא לסגור את הפער. על זה אני מדבר. גם יושב-ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, גם יושב-ראש הסתדרות עובדי המדינה, עו"ד אופיר אלקלעי, אנחנו נעשה כל שביכולתנו - - - אני מוכרח לומר לך נציג ההסתדרות כדי שתחמיא לעצמך. גם בישיבות הקודמות נציג ההסתדרות אמר, אנחנו נירתם לעניין הזה, נשמור על זכויות העובדים כמובן, אבל נעשה את זה כי אנחנו מבינים שזה חירום. אם ההסתדרות מבינה את זה, אז משרד האוצר צריך להבין את זה יותר, ואי אפשר לבוא בכזאת שלוות נפש ולהסביר לי כל מיני בעיות פרוצדורות אצלכם. זה לא מעניין אותי. אתם צריכים לרדוף אחריהם כדי לבוא ולראות מה הם צריכים עוד כדי לסגור פער. יש פה מיליוני אזרחים שעומדים ומסתכלים עליכם. מה זה הדבר הזה? מה זה הנונשלנטיות הזאת ככה בצורה כזאת? זה לא יכול להיות. הדברים לא התקדמו. חלק התקדמו, חלק לא. איך אמרת, מקדמה אתה נותן? אני נותן לך כבר מקדמה על הישיבה שאני מקווה שתיעשה עוד היום/מחר, כי אנחנו נעשה ישיבת מעקב. אני אמתין לבשורה ממשרד הפנים שהם הולכים מה שהם מדברים כאן עכשיו. מבחינתי כרגע זה לעדכן אותנו. הם יצאו לציבור עם תוכנית, אבל אם הם לא יצאו לציבור עם תוכנית, אני אבין איפה זה

ואם אני אבין איפה זה תקוע, יהיה לזה גם השלכות בדיונים אחרים שאני עושה פה, שהאוצר מאוד רוצה את זה. האוצר הוא אבא אחד גדול, הוא לא רק אגף אחד קטן, לכן אני מבקש, אני לא רוצה לכעוס. אני מעריך את עבודתכם, הכול בסדר. לא יכול להיות שדברים לא יעופו. בעניין הזה עכשיו יעופו. הלאה. טוב, אז דיברנו על פתיחת לשכות אחר הצוהריים ופתיחת מתקן אלבר. אנחנו מעבירים משימות אחרות לבק אופיס, למטה, ואנחנו מנסים לגייס. 31 גמלאים כבר הודיעו שהם מוכנים לבוא להצטרף ולהתנדב ולסייע. לחלק של קבלת קהל? אנחנו לא דיברנו עוד על ההדפסות, על ארבל. תיכף נדבר על זה. לא, לחלק של קבלת קהל וכו'. לגבי ההדפסות ומפעל הייצור, אנחנו למעשה כבר תגברנו אותם. יש שם עובדים שעובדים, אלה שמקבלים את המקדמות, יחידת אכיפה. הם עושים עוד משמרת כל יום, כלומר שתי משמרות ביום, ובימי רביעי שלוש משמרות. קצב עלה ל-10,500 לפני החג. גם אתמול, 10,500 דרכונים ביום. זה היה השיא שהצליחו להגיע, כך שזה עלה. זה היה בסביבות 6,000 7,000. זה מוריד את הזמן של קבלת הדרכונים. אם אתה עכשיו תוסיף 50,000 בחודש מהלשכה החדשה ועוד מאחרי הצוהריים וכו', הם יעמדו בתוספת הנוספת? עם כוח האדם הנוכחי שזה שתי משמרות בשלושה ימים ועוד שלוש משמרות ביום הרביעי ועוד משמרת נוספת ביום חמישי, הם יעמדו ב-10,500 דרכונים. הם לא יכולים לעמוד ביותר. חלק מהתוכנית זה לראות איך אנחנו עושים עוד משמרת לילה קבועה, אם אנחנו רוצים להעלות את זה, כי בסופו של דבר אתה צריך גם לעשות הרכשות בלשכות וגם לייצר את הדרכונים. יש גם עניין של מכונות, עוד מעט נדבר עליהן. בגלל זה אנחנו גם יצאנו לרכש של מכונות נוספות. זה פחות או יותר הנושא המיידי. הנושא המיידי,

תוספת כוח אדם, פתיחת לשכות נוספות, שזה אלבר כרגע. אנחנו צריכים לשבת עם השר היום, יש לו יוזמה נוספת. אני מקווה שנהיה אנשי בשורות. אנחנו בוחנים אותה, שהיא באמת לעשות איזה מבצע ייחודי, אבל אני אשאיר את זה כרגע אחרי הישיבה עם השר. בטווח הבינוני לפתוח עוד שתי לשכות לביומטרי בעומר או באר שבע ובבני ברק. שוחחנו ביום חמישי עם ראש עיריית נוף הגליל שגם הוא רוצה לתת לנו מתקן נוסף. מתקן עירוני? מתקן עירוני שאליו אנחנו ניכנס. כמו שהיו עושים פעם. כן, עושים את זה. הכוונה לעשות בנוף הגליל, בבני ברק. ושם העובדים הם עובדי עירייה?

זה יהיה עובדים שלנו. זה חלק מהתגבור שאנחנו רוצים, שיהיה עוד שלוש לשכות בצפון, דרום ובמרכז. מאיפה אתה מביא את העובדים? זה לא בא על חשבון מישהו אחר? זה מתוך ה-156 החדשים. יש לנו עוד כ-70 ומשהו שאנחנו צריכים לגייס, כשהכוונה שילכו ללשכות האלו ויתחילו לעסוק אך ורק בהרכשות ביומטריות בשלב הראשון, מתוך מטרה שבעתיד הם יוכלו לעשות גם דברים נוספים. פריסה והפעלה של מכונות הרכשה עצמית. אורן תיכף ירחיב על כל הנושא של המכונות להרכשה עצמית שאנחנו בפיילוט ואנחנו בטסטים אחרונים. אורן, אתה רוצה לתת כמה מילים על זה? זה אותן מכונות שדיברתם אז על שתי מכונות של פיילוט,

הפיילוט התקדם. אנחנו למעשה לקראת סוף השלב של הטסטים, שזה אומר שבינתיים אנחנו כבר מוציאים דרכונים, אבל לא דרכונים אמיתיים. זה סביבה שמדמה את העולם האמיתי. כל המסלול שלו מהתחלה ועד הסוף, כולל מן מפעל קטן של שתי מדפסות של דרכונים לטובת העניין. אני מניח שבשבוע-שבועיים הקרובים אנחנו נפיק את הדרכון האמיתי הראשון. כרגע העמדות שקיימות נמצאות בקריות ואנחנו ניעזר בלשכה שם שתביא לנו מועמדים. המכונות האלה לא עובדות לכל האזרחים ולכל האפשרויות. אנחנו צמצמנו לנתח אוכלוסייה שהוא נתח מאוד גדול והוא גם מאוד משמעותי, אבל בשלב הראשון פשוט צריך להביא את האנשים האלה למכונה. אנחנו נתחיל להריץ מכונה שתעבוד ותעשה הרבה דרכונים ביום אחד. אחר כך כמה מכונות שעובדות במקביל. איך התהליך מדובר, זה דרכון במקום? לא, לא. דרכון במקום זה לא דבר שאפשרי בתצורת החקיקה של היום. היום כשאתה עושה הרכשה ביומטרית, המידע הולך למאגר הביומטרי לבדיקה. רק אחרי כמה ימים הוא חוזר אלינו ורק אז אנחנו מנפיקים. מה עושות המכונות הללו? המכונה הזאת היא עושה לך מפגש מלא עם פקיד למרות שיש פה גם התערבות אנושית בדרך, זאת אומרת הפקיד לא נעלם. הוא עדיין נמצא. הוא לא צריך להיות כל התהליך. הוא רק חלק קטן מהתהליך. המכונה מלווה על ידי פקיד? יש פקיד שהוא מלווה קבוצה של מכונות. החוק היום מחייב בכמה נקודות בתהליך שיהיה בבקרה של עובד הרשות שיבדוק. אם אני מבין נכון, המכונה הזאת עושה את התשאול? היא עושה את התשאול, אבל לא בדרך שאנחנו עושים תשאול היום. המכונה הזאת בשלב הזה נותנת שירות אך ורק לאנשים שכבר עשו ביומטריה מוקדמת ואז הבן אדם מגיע או עם תעודת הזהות שלו או עם הדרכון הקודם שלו. היא יודעת להוציא משם את המידע הביומטרי - - - זה חידוש. זה חידושים, כן. בסדר, זה יוריד לך תור. כן. הפרויקט הזה עוסק בחידושים - - - בהנחה שהפיילוט הזה מצליח, אתה אומר שעוד שבועיים אתם כבר מוציאים את הראשון ומתחילים להפעיל. יש תקציב? הזמנתם כבר מכונות נוספות או שחיכיתם לסוף הפיילוט? אנחנו הזמנו כבר. יש מכונות שיגיעו. היעד שלנו זה עד סוף השנה שיהיה לנו 20 מכונות כאלה עובדות. יש כבר שלוש מכונות בתל אביב שלא מחוברות ושלוש בבאר שבע, פלוס השתיים שבקריות. קיבלנו תקציב. כמה מכונות כאלה תצטרכו? כשנגיע לטווח הרחוק אנחנו רוצים לפחות 50 שיהיו מפוזרות ברחבי המדינה. אלה שכבר פה בארץ - - - מתי הן יתחילו לעבוד? אם הטסטים והכול יעבוד כמו שצריך וכמו שאורן אמר, אנחנו נתחיל עוד שבועיים חידוש דרכונים וזה יעבוד כמו שצריך, אנחנו בינתיים כבר מחברים בתל אביב ובבאר שבע. נראה שזה עובד, אז יהיה לנו במיידי שמונה מכונות שיתחילו לעבוד, ואנחנו נתחיל להזמין כמה שיותר מהר שיגיעו עוד ועוד מכונות. יש כבר עובדים שיודעים לעבוד עם זה? עשינו כבר הדרכה אחת לעובדים ואנחנו נעשה עוד הרבה כנראה. ישבנו עם אג"ת ויש לנו תקציב למכונות האלה, וגם יש לנו הבטחה מהאוצר שככל שנביא טכנולוגיה, אז אנחנו נוכל לקבל עוד. אני רוצה להרגיע פה גם את ההסתדרות וגם להגיד מילה לאוצר כי דיברו איתי הוועד, האם זה יחליף עובדים. על פניו זה נראה, הנה, נביא מכונות, נחליף עובדים. זה לא יכול לקרות מהסיבה הפשוטה, אם מסתכלים קדימה, האוכלוסייה במדינת ישראל גדלה, היא לא נשארת אותו דבר. על פי נתוני הלמ"ס ככל שהשנים עוברות, ב-2030 מדובר פה על כ-15 מיליון איש. יש הרבה טכנולוגיות שהעובדים עצמם מסתייעים בהם וזה בסדר גמור. זה אמור להכפיל את הכוח מבחינת כמות הרכשות, והאוכלוסייה גדלה. בסופו של דבר אותם עובדים יצטרכו להמשיך לעבוד. וגם המכונות האלה צריכות בן אדם שיעשה את העבודה. הרגע זה ממש מחויב בחוק.

רכש והדפסות ידניות לייצור, אז אמרנו שכבר יצאנו לרכש של מדפסות לייצור. פה אנחנו כן מחכים לאיזה ועדה שצריכה להיות ב-30 בחודש באוצר, ועדת פטור. היא תהיה, היא כבר נקבעה. מדפסות זה למה? לארבל, יחידת יצור הדרכונים. כשאתה אומר מדפסות אתה מתכוון מכונות. לא, לא, זה המדפסות הרגילות כרגע. זה לא המכונות הגדולות שתיכף נדבר עליהן. אני מדבר על מדפסות שהוזמנו כדי להכפיל. מתי ההזמנה הזאת הגיעה לאוצר? לפני שבועיים. מבחינת הנוהל אנחנו הלא בשנה בלי תקציב. אנחנו כרגע באישור של ועדת חריגים. ב-30 בחודש זה ועדת הפטור שצריכה לאשר את ההזמנה ואז אנחנו נוציא את זה - - - יש כבר ועדת חריגים? זה נופל באישור של סגן החשב שאחראי על הרשות ואנחנו מחכים לאישור שלו. אז אתה צריך שני אישורים בינתיים. אני צריך אישור של סגן החשב ושל ועדת הפטור. כל המערכת מגויסת פה בשביל להעביר את שני האישורים האלה. מחכים לאישורים למדפסות וצריך אישור גם של הוועדה וגם של סגן החשב. אחרי הוועדה או לפני הוועדה? קודם סגן חשב לחריגים ואחר כך ועדת הפטור להתקשרות.

אם אפשר לעשות את הטלפון הזה היום ולשאול אותו אם הוא יכול לעשות את זה עוד לפני ה-30 בחודש. זה דבר שאם הוא לא יודע על מה מדובר, אז תפני לו את הכתבות ותפני לו את הבעיות שיש ואת הלחץ. את יכולה לדבר בשמי מה שאת רוצה בעניין, והכי חריף שאת יודעת. תמשיך. נושא של חקיקה, אז יש לנו קידום מיידי לשינוי חקיקה וסמכויות ביצוע פעולות ביומטריות לעובדי מדינה נוספים. יצא תזכיר כבר. בעצם אתם באים ואומרים, אני מביא עוד עובדים ואני רוצה להשתמש בעובדי מדינה נוספים וקיימים.

ביקשנו גם נושא של בני/בנות שירות. זה קצת יותר בעייתי. צריך הסכמות. אנחנו עובדים על זה. דיברנו כבר עם מנכ"ל השירות הלאומי, עם פינסקי. היועץ המשפטי שם דיבר עם היועץ המשפטי שלו לראות האם אפשר או אי אפשר. אתה מדבר על התקופה עכשיו של שעת החירום בעיקרון.

למרות שבני/בנות שירות אנחנו לא יכולים לגייס כרגע - - - . לא במקום עובדים. הן לא יכולות לעשות תפקיד של עובדים. לא יכולות לבוא במקום עובדים. צריך לבדוק את חוק השירות הלאומי. זה ייעשה לפי החוק בלבד, חד משמעית. אבנר, אתה צודק. הם יכולים לעשות בק אופיס ולסייע לעובדים בדברים אחרים, ואז לאפשר לעובדים אחרים לעשות את העבודה. צריך לבדוק את זה. בדקנו.

תעשו את זה ביחד. נבדוק את זה. טוב לשמוע את זה פה. הוועד יודע מזה, מכיר את זה. אני מבקש להדגיש, זה לא בא במקום עובדים. עבודה בבק אופיס, מי עושה את זה, בוט?

אבל אתה מפנה את העובדים שעובדים בק אופיס לעשות הרכשות ודברים אחרים. תקשיב, קודם כל הדבר הזה לא צריך להיעשות כאן, וחזקה על משרד ממשלתי שהוא יודע גם לעבוד מול הוועד. דבר אחד מבחינתי הוא ברור: אנחנו מדברים כרגע על התקופה של מה שנקרא החזרה של מצב נורמלי. ברור שלא מדובר פה על החלפה של עובדים באופן רגיל, לכן בשעת חירום צריך להסתייע בכל הדברים שצריך להסתייע, וצריך לעשות את זה כחוק. חזקה עליהם שיעשו את זה כחוק, ואם לא, אז אתה כמובן מוזמן לעשות מה שאתה צריך לעשות במסגרת תפקידך. דיברנו עם הוועד. הוועד יושב איתנו. דיברנו עם יושב-ראש ההסתדרות. אתמול ניהלתי אית שיחת לילה אפילו על הסיפור הזה. הדברים הוצגו לפניו והוא מחויב. לא נפגע בעובדים, אבנר. תעשו את התיאומים בתוככם. איזה דברים

בנושא חקיקה? אחד, זה הנושא של באמת לאפשר עובדי מדינה נוספים. יש חקיקה נוספת שכבר הוגשה, שהיא נדונה במקום אחר, זה כל הנושא של דרכון לעולים לא מיידית אלא רק לאחר - - - . משרד המשפטים, איפה אוחז תיקון החקיקה? זה לא אמור להגיע אלינו? לא, זה בוועדה המשותפת של החוק ביומטרי. אוקיי. איפה זה אוחז? התזכיר בראשית דרכו אבל אין התנגדות עקרונית שעוד עובדי מדינה יעסקו בנושא. תזכיר החוק כבר גובש? הוא באחריות שלהם, לא שלנו. תשאל בבקשה את משרד הפנים איפה עומד התזכיר. היה תיאום אתכם? זה עבר אתכם או שלא צריך? לפרסם תזכיר לא צריך תיאום איתנו, רק בהנחה של הטיוטה לפני ועדת שרים לחקיקה. יש כרגע משהו מול משרד המשפטים? התזכיר מוכן. אני לא בטוח שהוא נשלח, אני צריך לבדוק את זה. לפרסם אותו, זו הכוונה.

יש משהו כרגע מול משרד המשפטים שפתוח בכל העניינים שקשורים לדרכונים? בעניינים האחרים כן, לא בעניין הזה. מה זה עניינים אחרים? לא קשורים לדרכונים לחלוטין. לא לנושא הדיון הזה. ממש לא. כן. הנושא שאנחנו ביקשנו להעלות זה הנושא של מימוש ההבטחה השלטונית של שרת המשפטים שנאמרה במליאת הכנסת, שבשני מקרים יוחזרו אגרות לאזרחים. שפה אמרו שזה גם בעיה של חקיקה. זה צריך תקנות. המקרה האחד הוא מקרה שבו אדם הלך והנפיק דרכון קבוע והרשות לא עמדה בלוח הזמנים ולכן הוא נאלץ להנפיק דרכון זמני כדי לעמוד בדרישות היציאה שלו לחו"ל. זה במקרה שהובטח שיוחזרו לו התשלומים שהוא שילם עבור הדרכון הזמני. המקרה השני, אלה שהנפיקו דרכונים זמניים ועכשיו נאלצים להנפיק דרכון קבוע, שהם לא ישלמו פעמיים עבור הדברים האלה. הדברים האלה נאמרו במליאת הכנסת כהבטחה של שרת הפנים בשעתו. לא שמעתי שהייתה חזרה מההבטחה הזאת ורצינו לדעת איפה הדברים עומדים. אין חזרה. אנחנו צריכים לפנות לוועדת הכספים של הכנסת. אנחנו ביקשנו לאפשר להחזיר למי שביצע דרכון זמני בשנה וחצי האחרונות, לקבל למעשה קיזוז של 200 שקלים מהדרכון הביומטרי, רק אם הוא עשה ביומטרי כמובן. ואיפה זה אוחז? זה ייצא אני מניח, היום או מחר. התזכיר.

אני מקווה שזה ייצא היום או אחר. זה לא תזכיר בעצם. זה פנייה לוועדת הכספים. פנייה ישירה. ולמקרה השני, אדם שעשה תור והנפיק דרכון קבוע, אמרו לו שיגיע לו תוך שישה שבועות. לא עמדו בלח הזמנים ולכן הוא נאלץ להנפיק דרכון זמני כדי לצאת מהארץ. כשהוא ינפיק את הדרכון הקבוע הוא לא ישלם עליו. הוא כבר שילם עבור הדרכון הקבוע. אז הוא לא ישלם עוד פעם. אבל הוא כבר שילם פעמיים. הוא הנפיק דרכון קבוע, לא עמדו בלוח הזמנים. זה היה הבטחה אז של השרה?

זה נידון הבוקר. עשינו דיון ספציפי על הדבר הזה מתוך מטרה כן להחזיר להם, לא לשנות את ההחלטה של השרה. זה גם מקובל על שר הפנים. זה חשוב. חשוב לומר שגם בישיבות שהיו לאחר מכן כבר עם סגן השר ארבל בהיותו סגן שר, וגם עם מנכ"ל המשרד שהיה כאן, דובר שם על הנושא הזה. עזוב חוקי, לא חוקי. אני מדבר על זה גם מבחינתי כהגינות שלטונית, בוא נקרא לזה ככה, אז אני מבין שהחלטה אחת כבר בדרך והחלטה שנייה בדרך - - - דיברנו שכל מי שעשה דרכון זמני - - - אז צריך להוציא את זה לפועל.

זה ייצא לפועל בזמן הקרוב. אני מבין שעוד פעם זה פנייה לוועדת כספים כנראה.

אז אני יכול לבדוק בוועדת כספים. יש לי חברים, אני אבדוק אם הגיעה הפנייה. אני בטוח שכן. שאלה אחרת, אני חוזר רגע אחורה למערכות המחשוב. מישהו שלח לי תוך כדי הדיון, למה לא מחליפים את מערכת זימון התורים שאני מבין שהיא לא מערכת ישנה וזוועתית, שלא יכול להיות שמבחינת הייטק עדיין משתמשים בה. למה לא עושים את זה דרך המערכת הממשלתית שנכנסים עם שם משתמש וסיסמה ותעודת זהות? האם יש תוכנית להחליף את המערכת? אני אענה ואני אתן גם ליוגב שלצידי שהוא האבא של המערכת החדשה, להגיד כמה

כן.

אנחנו בתהליך של החלפה לגרסה חדשה שפיתח מערך הדיגיטל. שהיא תהיה גרסה תואמת מה שיש במשרדי ממשלה? תן לו להרחיב בבקשה, שנצא גם עם בשורה בעניין הזה, ואל תשכח לוח זמנים משוער אבל קרוב למציאות. אני מנהל חטיבת טכנולוגיות והשירותים הדיגיטליים במערך הדיגיטל הלאומי. אתחיל מזה שאנחנו זיהינו את הפער הזה של זימון תורים כבר מזמן. הזכרתם פה את העבודה של מינהל הרכש.

איזשהו מכרז מרכזי שאיפשר למשרדי הממשלה לרכוש את השירותים של חברת קולפלו, היא החברה שזכתה במכרז. אנחנו מבינים שהחוויה של האזרח היא לא טובה ולמעשה פיתחנו איזשהו אתר שהוא נקרא GoVisit, אתר זימון תורים בשפה הממשלתית. זה נותן חווית שירות הרבה יותר טובה וידידותית למשתמש, והמטרה היא לייצר איזשהו סטנדרט נכון ואחיד לכל שירותי ממשלה,

לכל משרדי הממשלה. האתר הזה כבר באוויר, דיברת על לוחות זמנים. למעשה כבר לפני חודשיים עלינו לאוויר עם משרד התחבורה. כל השירותים של משרד התחבורה משתמשים באתר GoVisit. מי הבא בתור?

מתי? תן לי בערך צפי. אנחנו מעריכים שבעוד חודש נתחיל לעשות איזשהו פיילוט עם חלק מהשירותים של רשות האוכלוסין. אנחנו עובדים עם רשות האוכלוסין בשיתוף פעולה עם המון שירותים, אז גם בשירות הזה כמובן, ויש עוד משרדים נוספים שכבר אמורים להיכנס בקרוב. אז אפשר לקרוא לזה הסוף לבוטים פחות או יותר? אני תמיד זהיר אבל כן. יש כל מיני מנגנונים שאנחנו הכנסנו. אתם מתחילים רק פיילוט עוד חודש. זה ייקח כמה חודשים. במשרד התחבורה זה כבר עובד, כל השירותים.

אני שואל עכשיו על המשרד שאני כרגע מבקר בו. כשאנחנו מפתחים את כל השירותים אנחנו תמיד קשובים לצרכים של האזרחים וכל מיני אתגרים שעולים תוך כדי תנועה, אז יכול להיות שיהיו עוד אתגרים. אנחנו יודעים להתמודד גם עם תופעת בוטים ועוד הרבה מאוד דברים נוספים. השאלה מתי המערכת תיכנס? אמרתי, ההערכה שלנו שלקראת סוף מאי המערכת כבר תהיה באוויר, לאוכלוסין. באוכלוסין לזימון תורים לדרכונים ולתעודות זהות?

מיותר לומר שהמערכת הזאת מונחית על ידי מערך הסייבר. כל השירותים של מערך הדיגיטל הלאומי מונחים על ידי מערך הסייבר הלאומי. אנחנו גוף שנחשב כגוף תמ"ק.

חבל שלא אמרתם את זה קודה. אוקיי, אייל. דבר אחרון זה בעיקר טכנולוגיה וגם לשכות שאנחנו הולכים לפתוח, שכבר בתכנון, רכש והפעלת מכונות אוטומטיות לייצור דרכונים בארבל. זה הרכש של המכונות הגדולות.

יש קצת בעיה מול הגרמנים אבל אני מניח שאורן ידע לפתור את זה בימים הקרובים.

כל מה שקשור ליחסי החוץ אתה גם יכול לעזור.

אמרתי לאורן שאם יש לו בעיה אנחנו מודיעים ושולחים מישהו מהנציגות לשם. עכשיו אני שואל, הנושא הזה של ארבל, אם אני מבין נכון היה פעם החלטה שאמור להיות עוד מקום, בעומר או לא יודע מה. בעומר אנחנו הולכים לפתוח. יש לנו כבר מבנה. הכוונה שיהיה גם בארבל וגם בעומר. אם חלילה קורה משהו במקום אחד, המקום השני וגם שני המקומות שעובדים ביחד. כן, שני המקומות שעובדים ביחד וכמובן גיבוי. המקום קיים, אנחנו מחכים למכונה.

אם הכול יהיה בסדר תגיע רק בתחילת 2024,

הבנתי. היעד שחסר הוא היעד הכי חשוב, מתי נגיע חזרה למצב שגרה? הוא אמר מקודם. הוא דיבר על תחילת השנה. תחילת 2024? כן. זו הערכתי. אני ריאלי. קיבלתי את זה, שמענו את זה. אנחנו כמובן נעקוב. אני יודע שהשר יושב כרגע גם על מספר רעיונות נוספים ביחד עם החבר'ה. אני מצפה כבר לסיום הדיון. אני מצפה שבזמן הקרוב תוצג לנו תוכנית סגורה אחרי האוצר, אחרי הניירת וכל הדברים האלה. האוצר, אני מבקש מכם לפחות בעניין הזה כמו בשאר דברים אחרים שאני בטוח שאתם עושים, אבל תסתכלו על זה כמו קורונה. תסתכלו על זה כמו משהו שצריך לצאת קצת מגדרו כדי לבלום את העניין הזה. זה לא משהו פופוליסטי. אני שונא לעשות פופוליזם בדברים הללו. אני אומר את זה כי זה כבר דיון שלישי ואני רוצה שהדברים האלה יבואו לידי ביטוי. כל הדברים שנאמרו כאן, ייצא סיכום של מנהלת הוועדה. אנחנו גם נפנה למשרד האוצר ולכמה דברים נוספים שדיברנו כאן. אני רוצה לעזור לכם לעזור להם כדי לעזור לציבור, ואני בטוח שהשר בקרוב יודיע ודאי על התוכנית המושלמת. אני קודם כל מודה לאייל על שיתוף הפעולה. ברשותך, עוד נושא אחד, זה בכלל לשנות את כל מתווה הביומטריה כדי שנעשה את זה גם מרחוק. זו הכוונה, שנוכל לעשות מרחוק. אנחנו העלינו את זה בישיבות הקודמות ודיברנו על החוק שזה עובד באנגליה. במערכת הבנקאית אצלנו זה עובד היום במספר דברים. זאת השאיפה שלנו. אני חושב שתוכניות כאלה אם תתחילו לקדם היום, אז נוכל לראות אותם בזמן הקרוב. זה לא שאלה פה רק של ביורוקרטיה. יש פה ביורוקרטיה ביטחונית אחרת. בכל זאת אנחנו גם מדינת ישראל ואנחנו כנראה לא אנגליה בדיוק. אני יודע שהדרישות אצלנו הן יותר חזקות. יש גם את הנושא של כן טביעת אצבע, לא טביעת אצבע, הדברים הללו. אנחנו מבקשים למצות את העניין הזה ולקדם אותו. לא הכנסתי אותו כרגע בתוך הסיכום אבל אני רושם את זה כהודעה שלך, לכן אני אומר כרגע לסיכום, אני מצפה ממש בשבוע-שבועיים הקרובים לתוכנית מלאה של משרד הפנים בעניין הזה, ואנחנו ניתן את כל התמיכה ורוח גבית לעניין. אני מקווה שלא נצטרך לעשות דיון מעקב קרוב. בכל מקרה לקראת סוף המושב אנחנו נעשה דיון מעקב כמו שהבטחתי בפעמים הקודמות ועשינו, דיון מעקב כדי לראות גם על דברים שבוצעו מיידית וגם על דברים שיבוצעו לעתיד. אני מאחל בהצלחה לך ולכל העובדים המסורים שלך מכל הדרגות לכל הרוחב. אני אומר עוד פעם, זה ביקורת כי הציבור סובל. אם כל אחד במשרד שלו יחזור לממלכה שלו הקטנה ויבין שהציבור כאן סובל, אנשים שלא חטאו בעניין הזה כלום. הם בסך הכול רוצים לנסוע לחוץ לארץ ולתכנן טיול. אתם לא יודעים איזה לחץ זה שמספרים לך שרק עוד חצי שנה אולי תוכל לדבר איתנו, אז אני מבקש ודורש, וייצא על זה גם סיכום וגם טלפונים למי שצריך ושיחות הבהרה, ואני מקווה שלא נצטרך ישיבת מעקב בזמן הקרוב. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:51.